צוהריים טובים, אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. היום יש לנו דיון מיוחד, שר התרבות והספורט חילי טרופר